אני פותח את הישיבה. זה לא יום שמח לכנסת.

זה יום שאני חושב שכל היושבים פה היו שמחים שהוא לא יתקיים. אני חושב שכל היושבים פה מקרב חברי הכנסת, באו לפה כשליבם נחמץ. אנחנו מעלים בלית ברירה את הדיון על הצעת החוק לפיזור הכנסת והצעת חוק נוספת שדנה בסדרי הבחירות, ואנחנו מקווים שעד השעה 24:00 יהיה איזשהו שינוי של הרגע האחרון שייתר את ההצעות הללו. אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להמשיך בתהליך כרגע, בתקווה שיהיה שינוי.

באופן אישי קיוויתי שהצעות החוק הראשונות שאצליח להעביר כחבר כנסת, יהיו הצעות חוק חברתיות ולא הצעות חוק לפיזור הכנסת. יש לי בקשה לחברי הכנסת. אנחנו ניהלנו עד עכשיו את ישיבות הוועדה המסדרת בצורה ממלכתית, ואני מבקש שזה יתקיים גם היום ושהישיבות תהיינה תמציתיות, ענייניות, ויתנהלו בצורה ממלכתית. אני מקווה שכך זה יתנהל. אני אדאג שזה יתקיים כך. אנחנו כרגע מתחילים בסדר היום. אני רוצה להגיד שאנסה, עד כמה שאפשר, להיצמד לסדר היום ולא לסטות ממנו, גם לאור מורכבות היום שבו אנחנו צריכים להעביר שתי הצעות חוק בארבע קריאות, וגם לאור הסמליות של היום הזה שאני חושב שצריך לגמור אותו בצורה ממלכתית. ההצעה שעומדת כרגע על הפרק היא הצעת פטור בכל הקריאות לשתי הצעות החוק שעומדות על הפרק. אחר כך כמובן יהיו דיונים עניינים בקריאה ראשונה, קריאה שנייה וקריאה שלישית, כך שנוכל לדבר על כל הצעות החוק האלה בהמשך בהרחבה. יש לנו ישיבת מליאה בשעה 11:00, וכרגע מדובר בדיונים על פטור מחובת הנחה. כמובן שנאפשר עכשיו דיון, אבל לאור לוח הזמנים אבקש שנדבר תמציתית כי נצטרך בסופו של דבר לעבור להצבעה מספיק זמן לפני תחילת המליאה. בבקשה, עודד פורר. ביקשתי הצעה לסדר, אדוני. פניתי אליך לפני מספר שבועות בבקשה לתת גם פטור מחובת הנחה לחוק שקובע שיום החופש יינתן רק למי שהצביע. תבינו, אנחנו עכשיו בדרך למערכת בחירות שלישית בתוך שנה. למערכת הבחירות הזו יש תשלומים ועלויות. כשזה חל על המדינה ויש עובדי מדינה שיוצאים לחופש - בסדר, המדינה משלמת. אבל מעבר לכך, יש קבוצה רחבה מאוד של בעלי עסקים, של עצמאיים, של עסקים קטנים, שהם אלה שסופגים בסוף את המכה הכי קשה. שיא האבסורד הוא שגם מי שאין לו זכות הצבעה, זכאי באותו יום לחופש ומשלמים לו 200%. זאת אומרת, אם יש קשיש או קשישה עם מטפל זר או עם מטפלת זרה, הוא בשנה הזו שילם שלוש פעמים 200% למטפל הזר כיוון ששלוש פעמים בשנה הלכו לבחירות.

אני מבקש ממך. זה עוד לא מאוחר.

אתה רוצה לא לשלם לעובדים הזרים?

אני רוצה דבר מאוד פשוט והוא שיום החופש יינתן רק למי שהלך להצביע. זה לא יום חופש, זה לא איזה מתנה. מי שהולך להצביע יקבל אישור מוועדת הבחירות, יבוא למעסיק שלו ויהיה לו יום חופש. הציבור הישראלי הולך להצביע בלי השוחד שלך.

- - - חבר'ה, ביקשתי שזה יהיה מסודר.

ויכול להיות שלא יהיה רוב להצעה שלי. אני מבקש להביא את הבקשה שלי. אם אתה מביא לפה בקשות לפטור מחובת הנחה, בוודאי שהן בעניין הבחירות, כולל העלאת מימון פה למפלגות בתוך הבקשות האלה, אני מבקש שתביא,

את ההצעה הזו לפטור מחובת הנחה. חברי הכנסת יצביעו נגדה - יצביעו נגדה. לפחות יראו פעם אחת מי בעד ומי נגד. מיקי זוהר, בבקשה. אני רוצה לענות בשם סיעות הקואליציה. איזה קואליציה? אין קואליציה. סיעת הבלוק, אתם בעד הבלוק. הקואליציה מהכנסת העשרים. לא, הממשלה היא ממשלה. חבר'ה, תנו למיקי לדבר, בבקשה. קואליציית המעבר. ממשלת מעבר וקואליציית מעבר. אין קואליציה, יש ממשלת מעבר. הוא עומד על הטעות, הוא ממשיך עם זה. הוא לא אומר: טעיתי. כל עוד אנחנו, ועודנו, מחזיקים במשרדי הממשלה, אנחנו הקואליציה ואתם האופוזיציה.

נכון, היום לאופוזיציה יש יותר כוח מבעבר, אבל אתם עדיין באופוזיציה,

לא, לא, טעית. אתה בממשלה - - - תמר, אני מבקש לתת לו להשלים. יש עניין הבעד ועניין הנגד, זה המהות של אופוזיציה-קואליציה. הממשלה בדרך כלל מביאה נושאים ומקדמת, והקואליציה בעדם והאופוזיציה נגדם שלא יהיו אי הבנות.

איזה נושאים הממשלה הביאה בכנסת הזו? בשם סיעות הקואליציה אני רוצה לומר כך, הצעת החוק שעודד פורר מדבר עליה וביקש עליה פטור מחובת הנחה, היא הצעת חוק שברמה העקרונית גם אני באופן אישי תמכתי בה והאמנתי בה. ישנו רק עניין אחד והוא שאנחנו סיכמנו שמשהו שהוא לא בקונצנזוס לא יוכל לבוא, ומרגע שאין קונצנזוס על העניין הזה - - - אין קונצנזוס גם על הכסף של המפלגות,

גם על מימון המפלגות אין קונצנזוס. אבל אתם הגעתם ביניכם לקונצנזוס - - - כנראה שבזה יש קונצנזוס, למרות שאנחנו מתנגדים. עודד, אנחנו מתנגדים, אבל מקבלים את דין הגוש.

כשאתה אומר שאין קונצנזוס, זה לא מדויק כי אתם בחרתם להיבדל מכל חברי הכנסת ומהסיעות. אתם לא משתייכים לא לקואליציה ולא לאופוזיציה.

גם הסוקרים שמים אתכם לא עם כולם. מה לעשות? אנחנו בכנסת. - - - בחרו בנו , יש לנו עמדה גם אם אתה לא אוהב אותה. אתה לא יכול להגיד שהקונצנזוס רק שלכם. עודד וקרן. מיקי, תעצור רגע. עודד וקרן, אני מבקש להתנהג קצת אחרת. עודד דיבר ואף אחד לא הפריע לו, ואני מבקש שאף אחד לא יפריע למיקי לדבר. נכון, אני אודה לכם מאוד. מאחר ואתם לא משתייכים לגוש כזה או אחר ולא משתייכים לשיטה הבסיסית שיש במשטר הדמוקרטי שלנו, וכשמדברים על קואליציה ואופוזיציה, אתם החלטתם לבדל עצמכם, אז אי אפשר לכלול אתכם במסגרת החשיבה הזו. מי הקואליציה ומי האופוזיציה, מיקי?

- - - בטענות, אבל אתה לא יכול להגיד: אתם לא,

אדוני, אני חבר כנסת כמוך. לסיעה שלנו יש מעמד כמו לסיעה שלך. לכם יש יותר חברים, לנו יש פחות חברים - הכול בסדר. קונצנזוס לכולם, קונצנזוס זה לא רק אתה ואבי ניסנקורן. יש לכם קונצנזוס על דבר אחד. שמעת הבוקר מה אמר יושב-ראש הסיעה שלך? מיקי, אני מבקש שתמשיך.

לא שמעת תגובה מהליכוד כי יש לנו אסטרטגיה. אנחנו לא נופלים למלכודות שאתם טומנים לנו. אני מתאפק לא לתקוף אותך עכשיו. אתה תמשיך לתקוף אותי, אני לא אתקוף אותך בחזרה. אני רק אומר את האמת הצרופה והציבור שומע אותה. מיקי, השתפרת. אתה חושב? אבל אתכם מותר לנו לתקוף. בסופו של דבר, יש עניין של קונצנזוס. אני חושב שהצעת החוק שעודד פורר מביא היא הצעת חוק טובה. הייתי תומך בה אלמלא היה קונצנזוס לעניין הזה. אבל לצערנו הרב אין קונצנזוס לעניין הזה, ולכן אנחנו לא יכולים לקדם חקיקה כזו. לכן, אני קורא גם לחברי הקואליציה שילכו עם הקו שסוכם בסופו של דבר בין הקואליציה לבין האופוזיציה כי זה מבחינתנו הדבר הנכון. אנחנו לא רוצים לייצר כאוס עכשיו בנוסף לכאוס שגם כך קיים, זה מיותר. אגב, זה רק ישרת אולי פוליטית אנשים שמחליטים להיבדל מכל הסיפור. אני רוצה להתייחס גם בשם כחול ולבן וגם בשם חלק מהמפלגות שיש לנו איתן דין ודברים. אנחנו נמצאים באמת ביום שהוא דרמטי. אני חושב שביום כזה, וזה מה שעשינו בהצעות החוק, אנחנו לא עשינו שינויים מהותיים בסדרי הבחירות. לכל שינוי כזה יש השלכות שקשה מאוד לצפות אותן, כל שינוי כזה מצריך דיונים מאוד עמוקים, יש פה לכאן ולכאן. אף אחד הרי לא מבקש לבטל את יום השבתון ואנשים לא יכולים ללכת לעבוד. אני לא חושב שצריך ללכת עכשיו גם בכיוון שבו מענישים את הציבור על זה שנגררים להליך בחירות שלישי והם מקבלים את העונש.

כל המעסיקים הולכים לקבל את העונש. נתת קנס לציבור גדול. נכון שעובדי המדינה לא קיבלו את הקנס הזה, כל המעסיקים קיבלו את הקנס. עודד, לא הפרעתי לך. אני מכבד מאוד את הנושא שאתה מעלה. אני חושב שהנושאים האלה ונושא של שיטת הבחירות ונושאים אחרים יכולים להידון בצורה מעמיקה כשיש כנסת מתפקדת וכשיש ועדות מתפקדות, וכשעוסקים את הדיון בצורה מעמיקה. לא עושים מחטפים במהלך הדרך כשאף אחד לא יודע מה ההשלכות שלהם וכשלחלק מהמפלגות יש התנגדות נחרצת לדבר הזה. אני חושב שבאמת יש פה נושאים כבדים, כולל הנושא הזה, שעולים במהלך בחירות שצריכות להתקיים. אנחנו גזרנו על עצמנו ללכת פה בהסכמה רחבה. גם במהלך תקופת דיוני הוועדה המסדרת ב-21 הימים האלה, וגם לפני כן, נהגנו בהסכמה רחבה.

אנחנו מעלים לסדר היום רק את הנושאים שבאו בהסכמה רחבה. אנחנו נדון בהרחבה במימון המפלגות בישיבה הראשונה. אני חייב להגיד, יש פה איזשהו איזון. כחול לבן לא יזמה את הנושא הזה, כחול לבן הייתה עם רגישות למתן אפשרות להתמודד בצורה דמוקרטית, במיוחד למפלגות הקטנות. היינו שמחים אם הסכום הכולל היה יותר קטן, אבל במצב של הסכמות רחבות ואפשרות להתמודד, אנחנו הסכמנו לסכום קצת יותר גדול ממה שחשבנו.

עדיין הסכום צומצם ביותר מחצי מהיוזמה המקורית. אנחנו מדברים כרגע על הפטור מכל הקריאות. האם עוד מישהו רוצה להתייחס לפטור? חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה, אדוני. נדמה לי שהכנסת הזו שירתה רק 69 ימים והיא הייתה אמורה בתקופה הזו, למרות שהיא קצרה, לחוקק חוקים. מצער מאוד שהחוק היחידי שהכנסת הזו חוקקה הוא חוק התפזרות הכנסת וחוק תוספת תקציב, ובלמה חוקים נוספים. החוק הבולט בחוקים שנבלמו הוא חוק קמיניץ שיש הסכמה רחבה בכנסת לגבי חשיבות ביטולו, אבל משום מה, עודד, אתם בישראל ביתנו התנגדתם להעלאת חוקים באופן כללי, וספציפית גם לחוק הזה. אפשר היה להגיע להסכמה ולהעביר את החוק הזה, אבל הדבר לא נעשה.

כדי לחסוך במשאבים, אדוני, אני מציע שכבר עכשיו נציין בחוק גם את התאריכים שאנחנו צופים שיהיו בחודשים הקרובים.

הבחירות הן ב-2 למרס, השבעת הכנסת העשרים-ושלוש תהיה ב-16 במרס, פקיעת מנדט ראשון - 29 למרס, פקיעת מנדט שני - 28 לאפריל, פקיעת 21 יום - 20 למאי, ובחירות רביעיות - 11 לאוגוסט. כדי לחסוך במשאבים וישיבות, אני מציע שמעכשיו, אדוני, בלי תוספת תקציב לבחירות הרביעיות, להכניס את התאריכים האלה כבר להצעה הזו.

תודה רבה. מאיר, בבקשה. עודד, אני בימים אחרים בוודאי שכולנו היינו מצטרפים למבקשה שלך. גם אני חושב שזה נכון. כשאני אומר "כולנו", אני מדבר עליי ועל החברים שלי. עודד, ובכל זאת, אתם הם אלה שהובלתם, ואני מאוד מכבד את זה, שבכנסת מעבר לא יהיו שינויים מהותיים. אתם התנגדתם להחליף את יושב-ראש הכנסת, אתם התנגדתם להקים את ועדת הכנסת.

גם המימון זה שינוי מהותי, גם התאריך זה שינוי מהותי. זה נוגע לבחירות עצמן, זה נוגע לנושא שאנחנו מדברים עליו.

אתה יודע שאפילו בג"צ התייחס לזה ואמר שיש זכות לאזרחים לא לבוא להצביע ושהם לא יוצאו מהכלל. לכן, זה דיון באמת רציני. אני תומך בזה, אבל זה לא למקום הזה. אני רוצה לחזק את מה שנאמר כאן. אנחנו באנו בכוונה לא לפרוץ את מסגרת התקציב ולא להוסיף כסף. ראינו את המצוקה של המפלגות, וכן, מ-130 מיליון שקלים ירדנו ל-60 מיליון שקלים. אני חושב שהיה נכון, במיוחד למפלגות קטנות, לתת את מימון הבחירות האלה כי במשחק הפוליטי, הדמוקרטיה עולה לעיתים כסף, ואסור לנו לייצר מציאות שבה יש אפילו מפלגה אחת שלא תתמודד בגלל שאין לה כסף. לצערי הגדול, נתקלנו בתופעות שאני לא מכיר אותן בפוליטיקה, שחברים של אותן מפלגות שישבו עלינו שעות ועשינו הכול בכדי לנסות לאפשר להן להתמודד ולהגדיל בצורה דיפרנציאלית את התקציבים שלהן, התעוררנו אתמול בבוקר וראינו כיצד הם תוקפים את הרעיון, וצר לי על כך. אני רוצה להתייחס לזה. מאיר, קודם כל, אנחנו לא צריכים שיעור בהטפות מוסר. אף אחד לא אמר שהוא מתנגד.

אל תחנך אותי פה, אתה כבר לא מנהל בית ספר. תוריד את ההתנשאות שלך. - - - שכמוך. החבר'ה של מפלגת העבודה ביקשו כסף ואתה ברוב חוצפתך מטיף לנו מוסר. אני מטיף לך מוסר? אני מטיף לך מוסר?

אסביר לך תיכף למה הכוונה. אדון מאיר כהן, אתה מטיף מוסר. אני מטיף לך מוסר?

אני אגיד לך במה מדובר, אדון מאיר כהן. אף אחד לא אמר שלא צריך מימון לבחירות. במה מדובר? שחבר מפלגת העבודה גוזר קופון על החברים שלו?

חוצפן שכמוך, אתה עוד מדבר? אף אחד לא דיבר על זה שלא צריך מימון לבחירות. אל תחלק לי ציונים, אתה לא מנהל בית ספר ואתה לא יושב ראש הכנסת.

אז אל תפרסם, תכבד את החברים שלך

אני אפרסם מה שבא לי ואתה לא תגיד לי מה לפרסם ומה לא לפרסם, עם כל הכבוד שלך.

אני מעולם לא התעצבנתי בכנסת - שבע שנים. איציק, עם כל

אני עומד על זה שאני אגיד את העמדה שלי. אתה כרגע לא אומר את העמדה, אתה כרגע מתווכח. אתה רוצה להגיד את העמדה זכותך, אבל תגיד את העמדה. אני מנסה להגיד את העמדה. עכשיו אני אסביר לוועדה למה הכוונה. חברי מאיר כהן,

וגם כתבתי את זה אתמול, לא אמר שאנחנו מתנגדים עקרונית למימון הבחירות. איציק, גם בבחירות מותר להיעלב. אתמול נעלבנו ממך, לא היית צריך לעשות את זה. ככה לא עושים. מאיר כהן, הבחירה להיעלב היא בחירה שלך. כדי להבהיר מה כוונתי, גם כתבתי את זה במפורש. אמרתי: מפלגת העבודה תומכת במימון הבחירות מהטעם שאמרת קודם - דמוקרטיה עולה כסף ואנחנו אחת המפלגות שלא תוכל לעמוד על קו הזינוק אם לא יהיה מימון בחירות. אמרתי את זה, כתבתי את זה. הביקורת הייתה על דבר אחד שכלל המפלגות היו שותפות לו, גם המפלגה שלך, ואני אומר את זה לזכותכם, המאבק על תקצוב סל התרופות. האמירה העקרונית כלפי הכנסת כולה, לא כלפיך, לא כלפי אבי ניסנקורן, ולא כלפי כחול לבן,

יש לנו 48 שעות אחרונות, בואו נטפל קודם כל בסוגיה של תקצוב סל התרופות, מה לא בסדר בזה? מה לא בסדר בזה? מאיר, מישהו חילק לך ציונים אתמול? מישהו אמר לך אתמול - - -? אני אמרתי את הדברים, אתה אמרת את הדברים, נסתפק בזה. תודה על ההבהרה, איציק. אנחנו צריכים להמשיך, יש לנו מעט זמן. אבי, אני לא מקבל את זה שכחול לבן ב-24 שעות האחרונות,

גם חברים שלי בכחול לבן, מנסים לעשות לי סדרת חינוך. אף אחד לא יעשה לי פה סדרת חינוך, אני אומר את זה כאן קבל עם ועדה. אני אומר באופן מפורש, אבי - - - אל תחנך גם אותנו. אני לא מחנך אותך, ואתה אל תחנך אותי. אני בן אדם ישר והגון ולא מנסה להסתיר שום דבר, למרות מסע הדה-לגיטימציה שאתם מנסים לעשות לי מאתמול. מפלגת העבודה תומכת במימון הבחירות, אמרתי וכתבתי את זה. הביקורת הייתה כלפי הכנסת כולה, כלפי כלל הכנסת, שאנחנו נמצאים במצב שבו הכנסת עומדת לאשר מימון בחירות לפני שיש מימון לסל התרופות. מה לא בסדר בזה? לגבי סל התרופות - אני חושב שאני, וכל מי שיושב פה בחדר, שותף לעמדתך. אנחנו שמענו את סגן שר הבריאות אומר בוועדת הכספים שיש בין 500 ל-700 מיליון שקל לסל התרופות תוספת תקציב. שמענו אתמול שזה רק 300 מיליון, שמענו שיש סיכום עם שר האוצר שיש 500 מיליון. אני מצפה שסגן שר הבריאות ושר האוצר יעמדו בהתחייבות לפחות ל-500 מיליון, צריך כנראה 700. אם לא, יש פה ועדת הסכמות. נתכנס ונחשוב מה אנחנו עושים. אני חושב שהנקודה של סל הבריאות היא קריטית והביזיון שתקצבו את זה רק ב-300 מיליון כשהיה ברור מראש שצריך לפחות 500 מיליון, זה ביזיון. אני מקווה שכמו שאתה נאבק על זה, וכמו שמאיר וכמו שאני וכמו שכל אחד מהיושבים פה, אנחנו נדע להביא את התוצאה הזאת בלחץ של כל הבית הזה ונביא את הסכום הזה של בין 500 ל-700 מיליון כסכום מינימלי שצריכים להביא. אני גם מצפה שמה שנאמר בוועדת הכספים על-ידי סגן שר הבריאות ייעשה שזה יהיה בין 500 ל-700 מיליון שקל. אנחנו בסך הכול בדיון על פטור, ולכן אני מציע שנעבור להצבעה. אני ראיתי גם שיש פה מפלגות שעניין מימון הבחירות כל כך כואב להן. אני מציע באמת, וזה אולי תהיה גם הסתייגות של המפלגה שלי, שאנחנו נכניס לתוך החוק, ואני אומר את זה גם לך, אדוני היושב-ראש, וגם לך, נציג הקואליציה, סעיף שבא ואומר שמפלגה רשאית לוותר על מימון הבחירות. - - - מה הצביעות, עודד?

לך יש כסף ולאחרים לא. מה שאתה אומר זה צביעות. אתה רוצה לבקר אותנו ציבורית? אתה תיקח את מימון הבחירות - - - - - - - - - חבר'ה, יש לנו ישיבה של המליאה ולכן תוך חמש דקות אנחנו עוברים להצבעה, קחו זאת בחשבון. שנית, איציק, גם היום, ואני דיברתי על זה אתמול עם גור היועץ המשפטי של ועדת החוקה שניסח את החוק, לא צריך תיקון, ומי שרוצה יכול לוותר לפי החוק הקיים. לכן, כל מי שרוצה לחסוך כסף יכול. לכן, ההסתייגות מיותרת. מי שלא רוצה לקחת את הכסף יכול לוותר. זה דבר שקיים גם היום. אני לא פותח את זה לדיון. תמר, בבקשה. לא תכננתי להתייחס אבל אני רואה שאמירות פופוליסטיות עפות פה לחלל האוויר. אנחנו הולכים לבחירות שלישיות במדינת ישראל, וזה ללא ספק משבר דמוקרטי, אבל להקים מממשלה עם נאשם בשוחד זה משבר דמוקרטי הרבה יותר חריף. הוא עוד לא נאשם, תתקני את עצמך. יש כאלה שמנסים לפתור את המשבר הדמוקרטי, ובמקום לעודד את הציבור ללכת להצביע, והציבור הישראלי מצביע בשיעורים גבוהים מאוד כבר 72 שנה, עכשיו רוצים לחלק כסף רק למי שמצביע, תוך שינוי סדרי עולם. מי שפוחד שהציבור שלו לא יצביע ויישאר בבית כי נמאס לו מההתנהלות שלו, זה בעיה שלו. הציבור הישראלי הפעם ילך בהמוניו להצביע באותה מתכונת שהייתה בכל השנים, ויצביע נגד המצב הזה, לא באמצעות הימנעות ולא באמצעות חיזוק המושחתים אלא באמצעות הליכה לקלפי והצבעה ללשינוי, בלי תשלום שוחד, ובלי למנוע את התשלום הזה מהעובדים הזרים.

לא הבנתי למה עובד זר צריך לקבל 200% ביום שני ה-2 במרס. אוסאמה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפתוח ולציין שאתמול נפל דבר במדינה. אתמול ירו בפעם השנייה תוך שבועיים על ראש מועצה מקומית נבחר בג'דיידה מכר, חברינו סוהיל מלחם, שהיה שלשום בכנסת והשתתף בכינוס: שנה על חוק קמיניץ. לפני שבועיים ירו על הבית שלו ואתמול עוד פעם ירו ופגעו קשה במאבטח שלו, ועכשיו המאבטח נאבק על חייו בבית חולים. זה לא היה בחדשות כמובן. זה לא היה בחדשות, וזה לא היה בכותרות.

אני חושב שהמצב הוא מאוד מסוכן. אני מקווה שלפחות הפעם המשטרה והגורמים האחראיים באמת יטפלו בעניין הזה. אנחנו כל הזמן אומרים שמדובר בנבחרי ציבור, ראשי מועצות, ראשי עיריות, ואולי זה גם יגיע אלינו כחברי כנסת. אתמול כל ימ"ר המשטרה היה בג'דיידה מכר. חבר הכנסת טיבי אמר שטוב שחוק קמיניץ פוגע גם ביהודים, ואולי נתחיל יזוז. כיוון שהפעם מאבטח נפגע קשה, ובשם כולנו אני מאחל לו רפואה שלמה, אולי הגיע הזמן שהמשטרה באמת תשים יד על הגורמים העבריינים האלה. עודד, שוב, יש חוק קמיניץ, ואני חושב שיש פה הסכמה מקיר לקיר. אם לא מדובר על ביטולו, יש הסכמה. ראש הממשלה דיבר על זה,

בתקופת הבחירות בספטמבר, וביקש להשהות את החוק הזה, ואיילת שקד אמרה שצריך לעקב את החוק, אז לפחות בואו נקפיא אותו כי אין לנו כנסת עכשיו שבה אנחנו יכולים לדון בו. הוא פוגע במאות אלפי אנשים, גם ערבים, גם חקלאים, גם מושבים. אם לא נעשה את החוק הזה היום, אז מתי? תודה. פנינה, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. מיד צללתם לענייני תקציב הבחירות, אבל אני חושבת שצריך לעצור ולומר את האמת שזהו יום מאוד עצוב. זה סוג של אות קלון לפוליטיקה הישראלית. קשה לי שלא לחשוב על כל כך הרבה אזרחים, אבל בטח ובטח על המוחלשים בתוכם. השבוע התפרסם ש-130 קשישים נמצאו השנה מתים לאחר שבוע ימים. אפשר לפרט ולהרחיב פה על כל הנושאים הכל כך חשובים, אבל כולנו מדברים על זה. כל הנושאים הכל כך חשובים תקועים. הכול תקוע ובסוף אנחנו, הפוליטיקאים, נראים כמי שמנותקים מהעם. צריך לומר ביושר שזהו יום עצוב. הוא עצוב בעיקר כיוון שיש כאן אדם אחד, שככל שעשה רבות למדינת ישראל, היה צריך לעשות עוד מעשה אחד למען ישראל ולמען הציבור בישראל, ופשוט לפרוש. הוא מחזיק כבני ערובה את כל המדינה הזו, את כל האזרחים, את כל בני הנוער שמחכים לחסות הנוער ולמחסה, את אותם קשישים ואת כל הנכים האלה שלא מקבלים תקציב. את מכירה דמוקרטיה?

את מתכוונת - - - קרן, אל תפריעי. אל תפריע לי. אם ישנו דבר אחד שהוא איכשהו נקודת אור אז זה שלפחות בסיעה שלנו בכחול לבן החלטנו- - - זה נראה נורמלי הנאום הזה? גברתי, אל תפריעי לי כרגע.

תפני את זה ליושב-ראש שלך שלא מוכן לכל הפשרות שבעולם. מה זה הדבר הזה? מספיק, זה הפך להיות נורמה לתקוף את נתניהו. תתקפו את יושב הראש שלכם שלא מסוגל להחליט - - - בבקשה, לא להפריע.

אדוני, תקרא להם לסדר. אי אפשר ככה. אני רוצה להשלים את דבריי. - - - הוא חושב שבחירות טוב לכחול לבן והוא - - - אם אתה תצעק זה לא אומר שיישמעו אותך. אני רוצה להשלים את דבריי.

בדמוקרטיה העם בוחר, לא פנינה תמנו שאטה. האמת כואבת. - - - אופיר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אופיר סופר (הבית היהודי - האיחוד

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. פנינה, תעצרי, בבקשה.

אני עוד פעם בא ואומר שאני לא ארשה לדיון להתנהל כך. אני אתן לאזן. אחרי פנינה ידבר עוד נציג ליכוד, ואני עובר להצבעה. אני מבקש עוד פעם, מי שיתפרץ אני אקרא אותו לסדר והוא גם ייצא. פנינה, תסיימי, בבקשה. את האמת צריך להגיד לציבור. זה שתמשיכו לצעוק, זה לא יפריע לי להמשיך את דבריי. ועוד יותר גרוע, וזה מאוד מטריד אותי, שהבוקר אני פותחת חדשות ואני שומעת ראש ממשלה שמטיח האשמות בשר ביטחון לשעבר שהוא סוכן של גורמים זרים. אני מוטרדת מזה שראש ממשלה מאשים שר ביטחון לשעבר שהוא סוכן של גורמים זרים. אני מצטערת, אם קורה מצב כזה זה אומר שכל כך הידרדרנו. הגיע הזמן להחליף את השלטון. יש נקודת אור אחת, ואני קוראת לכל המפלגות לעשות את זה, וזה ההחלטה של הסיעה שלי לוותר על תוספת השכר. לא מגיע לנו תוספת שכר של 1,500 שקל בתקופה הזו. אני חושבת שכל המפלגות צריכות לוותר על תוספת השכר ושהן יחליטו כמו כחול לבן.

מיקי, יש לך זכות דיבור. אני מבקש שאף אחד לא יפריע.

אני שומע את מה שאמרה פנינה ומה שאומרים חברי כנסת אחרים. צריך להגיד את האמת, התרגלנו. התרגלנו לשקרים, התרגלנו להסתה, התרגלנו להכפשות. - - - אני תמיד אמרתי שיש לו חוש הומור. טיבי, אבל הוא אמר משהו נכון התרגלו להסתה. אין בעיה שתגחכו, אתה יכול להמשיך לגחך - זה בסדר. אבל דבר אחד אני כבר אומר לך, אף אחד כבר לא מאמין לכם, אף אחד כבר לא קונה את השקרים שלכם. 34 מנדטים לא מאמינים לנו? פנינה, ביקשת שלא יפריעו לך שקט.

חלק מאמין לכם, הרוב מאמין לנו. עם כל האליטות שתומכות בהם ועוזרות להם. אלו שמאמינים לכם ושהולכים איתכם, הולכים איתכם לא ממניע אידיאולוגי ערכי, לא כי אתם מביאים בשורה, כי אתם מביאים שנאה, ועצוב לי עליכם. האבא של ההסתה. אוסאמה, אני מבקש לא להפריע. על זה נאמר: עיניים עצומות לרווחה. פנינה, אני קורא אותך לסדר מספיק. עצוב לי לראות מפלגה במדינת ישראל שמתעצמת, ואתם מתעצמים, אתם צוברים תאוצה, משנאה לאדם אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, לא מעשיה, לא מאג'נדה, לא מערכים, לא מאידאולוגיות שאגב משתנות כל שני וחמישי בהתאם להלך הרוח הציבורי. לכן, באמת עם כל הכבוד, אני חושב שהגיע הרגע שתפנימו. זה כבר לא מעניין יותר את הציבור. השנאה הזו הביאה לציבור הזה כבר שתי מערכות בחירות. במערכת אחת לא הצלחנו להקים ממשלה כי ליברמן לא איפשר, ובמערכת השנייה כי כחול לבן לא רצו את הליכוד ואת נתניהו בהנהגת המדינה. כולם אשמים, אתם לא. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה די מערכות השסע והשנאה שאתם מובילים, לא אנחנו, נותנות את אותותיהן, והגיע הזמן לעשות לזה סוף. אני מתחייב בשם הליכוד שאנחנו לא ניפול לכל המלכודות שתטמנו לנו. אנחנו לא נרד לרמה שלכם, אנחנו לא נשפיל, לא אתכם ולא את עצמנו. אתם תכפישו, אתם תסיתו, אנחנו נשתוק ונפנה לציבור ונאמר לו דבר אחד: ציבור יקר,

- זה או ההסתה הפרועה הזו, השנאה הזו לנתניהו, או תנועת הליכוד - - - מיקי, מה שלא הבנת הוא שהציבור הכריע. הציבור הכריע, המפלגה הגדולה היא כחול לבן. עדיין לא הפנמת את זה. מנדט אחד, באמת.

הציבור הכריע, מיקי. כמו שאמרת אתמול, אתה מוטרד מהכיסא שלך, בגלל זה אתה לא רוצה שגדעון סער יעלה לשלטון בליכוד.

- - - את לא יודעת כי בחיים לא היית במפלגה דמוקרטית. אצלנו נבחרים בבחירות דמוקרטיות וגם העם בוחר בבחירות דמוקרטיות, והעם הוא לפני הכול.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מנדט אחד יותר ולא הצליחו להרכיב. באמת כואב לי היום על גדעון סער כי אתם פשוט הורסים לו את כל קמפיין הבחירות. כל פעם שאתם תומכים בו אתם הורסים לו את הסיכוי. מיקי, תסיים. חבר'ה, תמשיכו לתמוך במי שאתם רוצים, תמשיכו לחזק את מי שאתם רוצים. אנחנו מחזקים אדם אחד שקוראים לו בנימין נתניהו שהוביל את המדינה בעשור האחרון למקום השמיני במעצמות העולם כולו.

יזהר, אני קורא אותך לסדר. מיקי, תסיים. ממשלות נתניהו עשו את זה, לא השנאה וההסתה - - - - - - מיקי, תודה על דבריך. - - - עשר שנות עבודה של נתניהו עשו את זה, מקום שמיני ברשימת המעצמות העולמיות. אחמד, אתה שמח על זה. תברך, אחמד. מקום שמיני בעולם. מקום ראשון בהסתה לפי ה-OECD אחמד, תודה. חברים, התחלתי את הדיון ואמרתי שזה יום קשה לכנסת ואמרתי שאני מקווה שהיום הזה יהיה ממלכתי. - - - אני קורא אותך לסדר. - - - מיקי, אתה מפריע לי. אנחנו הרי חלוקים בבית הזה. המחלוקת היא בין הגישה שמיקי הציג לבין הגישה שפנינה הציגה, והמחלוקת היא עמוקה. אנחנו ביום קשה, וביום הקשה צריך עדיין לנסות לשמור על ממלכתיות. ההצעות, כמו ההצעה שהעלה עודד פורר, בימים כתיקונן מחייבות בדיקה מעמיקה ודיון ארוך ומעמיק, ולא רק בנושא הזה אלא בכל הנושאים שעולים על סדר היום. הגשתי את הבקשה הזו לפני יותר משבועיים. שוב, נושאים שהם במחלוקת רחבה לא עולים כרגע. אנחנו מעלים להצבעה על פטור מחובת הנחה בכל הקריאות להצעת חוק התפזרות הכנסת ה-22. מי בעד? הצבעה בעד - 19 נגד - אין נמנע - 1 הבקשה אושרה.

מי נגד? מי נמנע? נמנע אחד. ההחלטה על הפטור מתקבלת בשלוש קריאות. זה פטור בכל הקריאות, בשלוש קריאות. אני בכוחי הדל מנסה למנוע מכם להתאבד. חלק מכם לא יהיה בכנסת הבאה, אנחנו

אנחנו עוברים להצבעה על פטור מחובת הנחה בכל הקריאות להצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-ושלוש.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה הבקשה אושרה. נמנע אחד. ההחלטה על הפטור בכל הקריאות להצעת החוק הזו מתקבלת. שוב, זה יום קשה. אנחנו נעשה אותו ממלכתי ומתוך כבוד באמת לעמדה של כל מפלגה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.